חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום רביעי, י"ט באדר, התשפ"א.

כן, אדוני. ברוך בואך. בפנינו, חברי הכנסת, כמה נושאים על